צהרים טובים לכולם.

ר"ח אדר א'. הצעת חוק לתיקון פקודת הרופאים (מס' 13 והוראת שעה) (ביצוע פעולות בבית החולה), התשפ"ב-2022. מ/1500,

המטרה שלנו היא לאפשר לבעלי מקצועות נוספים לבצע פעולות. זה בין היתר עלה בגלל- - - אתם רוצים לאפשר לבעלי מקצועות נוספים, מקצועות שלא מוסדרים עדיין. נכון. אנו מודעים לקושי

ייתכן שיש פלבוטומיסט שהוא בעל מקצוע אחר.

פלבוטומיסט. נכון. הרעיון בהכנסת הפרמדיק זה להכין את התשתית לביצוע פעולות נוספות בבית המטופל שאנחנו נרצה בעתיד שהם יבצעו. אבל אין כאן הגדרה.

כלומר פרמדיק שיש לו הכשרה של פלבוטומיסט,

אם אנחנו גם משנים להם את ההגדרה, גם לא באמת מתכוונים

אם אתם מוסיפים כעת פרמדיק לתוספת, זה

שבהמשך השר יוכל באישור הוועדה להתקין תקנות בנוגע לפרמדיקים, שיאפשר לפרמדיק לבצע פעולות מסוימות בבית החולה שכרגע אנו לא יודעים

אנחנו רוצים בפקודה הזאת לאפשר לאנשים אחרים, כפי שהגדרתם עוזרים, לבצע פעולות בבית המטופל. חשוב לנו שמטופלים יקבלו את הטיפול הטוב ביותר בבית שלהם אם הם לא זקוקים להגיע

כי אתם מציעים להכניס אותם כאן להצעת החוק כתשתית ארוכת טווח שתביאו אחרי זה בתקנות, אבל איזה פעולות תרצו שיעשו? התקנות יהיו באישור הוועדה?

אם אנחנו רוצים לומר לו: אתה פרמדיק וייתכן שבעתיד ניתן לך,

יש פה קצת בעיה.

שיש להם ההכשרה לדבר הספציפי שאת מבקשת. כן אפשר לומר:

נגדיר מקצועות נוספים, שבהם נרצה לעשות

כי עברנו לילה שלם של חקיקה עד הבוקר ויש הרבה ועדות שמתכנסות בו זמנית,

רשמתי את כל הדברים, ואנו מעלים אותם כאן. כאמור התיקון המוצע לסעיף 1 זה להוסיף עוזר לסעיף שמאפשר ביצוע פעולות בבית החולה.

זה לימד אותנו הרבה דברים,

השירות של לקיחת דם בבית הלקוח,

זה מקל על הקהילה. זה הנגשה לאנשים בבתים. אנחנו צריכים לעזור

ההגדרה הזאת שעכשיו מבקשים לקבוע בתוספת היא רק לגבי ביצוע פעולות בבית החולה. האם זה יכול ליצור אי-התאמה בעתיד בין מה שמצופה מ פלבוטומיסט ללמוד לעניין ביצוע פעולות בבית

יכול להית שהמנהל חושב לאדם שהוא חושב באמצע הקורס שיש לו ידע והעשרה מספקים והוא לא צריך

השאלה למה לא לומר: מי שעבר הכשרה ויש לו תעודה מטעם משרד הבריאות. לא? איך הוא יבחן?

מה הוא עשה?

יש לנו קורסים שמכשירים

מי שנותן את האישור הוא המנהל. זה ברור. אבל הוא נותן את האישור על סמך התעודה ולא על סמך בחינת ידע. בסוף הקורסים יש בחינה עיונית ומעשית, והם גם עוברים הכשרה במסגרת קופות החולים,

ברגע זה צריכה להיות עוד עבודה כדי שהתקנות יהיו מוכנות,

אז עכשיו אנחנו יוצרים את החוק,

למה לא לקרוא לזה רק פלבוטומיסט ולא עובד יחידת טיפולי בית? בתשתית לא מדברים רק על פלבוטומיסט. כי זה הצורך

משרד הבריאות יודע שהוא רוצה תקנות, ואז זה מחייב את משרד הבריאות להביא תקנות עד מועד מסוים שייתנו תוכן

חבל על הזמן כי בינתיים הצורך בהוצאת דם ורידי הוא כל כך שכיח. זה נכון. אז למה בשנה וחצי האחרונות ובכל הגלים האחרונים זה לא קרה? היו שלושה

העניין הוא למה לא להוסיף כבר עכשיו, אם כבר עוסקים בחקיקה בנושא, גם פעולות - אתם כבר מניחים את התשתית לפרמדיקים. למה לא להוסיף פעולות שפרמדיקים יוכלו לבצע באופן

הסיבה היא שלמשרד הבריאות יש עוד קצת דברים להתעסק בהם חוץ מהסיפור הזה.

זה, את הפעולות הספציפיות. דוד יליניק, בבקשה. שלום לכולם.

אחד, העובדה שפרמדיקים לא מופיעים בסעיף 3 להצעה

מוסדרים שם, ומדברים על הנחת התשתית וכן הלאה. בואו ניישר קו. פרמדיקים מטפלים בבית החולה יום-יום כבר שלושים שנה במדינת

בואו נצא מחדר הדיונים למציאות. אז עצם העובדה שפרמדיקים לא מורשים לקחת בדיקת דם ולא נכנסים בסעיף הזה,

נמצאים.

החוק,

כאשר זה לא מתאר חירום, פרמדיק לא יכול להיכנס לבית המטופל, לא להכניס עירוי ולא לקחת דם אלא רק במתאר

אין שום בעיה להוסיף לקורס פרמדיקים או לתואר ראשון ברפואת חירום את התכנים הרלוונטיים. אבל להצמיד את המקצוע שלנו שפרמדיק שייטול דם בבית המטופל הוא יעשה את זה רק אם עבר הכשרה כלוקח ימים, הסתדרות האחיות היתה

- - פרמדיקים

ב-2018 כמדומני,

שמספקת שירותי טיפולי בית והעסיקה כמה עשרות פרמדיקים שבין הטיפולים שלהם גם נטלו דמים,

רוב הפרמדיקים יש להם.

פרמדיק שיש לו תעודת פלבוטומיסט, בואו נאפשר לו. זה סוגר לך את הסעיף. אל תוסיפי סעיף של פרמדיק.

ופרמדיקים שהם בעלי הכשרה של פלבוטומיסטים. לא

נראה לי שיש כאן משהו מאחורי הקלעים שאנחנו עדיין אולי לא מודעים לו. אני לא מצליחה להבין את הסעיפים, ולא רק אני כל חברי הכנסת של הוועדה, וקיבלנו מהם ואנחנו לא מתואמים אבל כולם שלחו לנו וגם היועצת המשפטית. אין פה שום דבר

אם אתם רוצים

אתם כן משנים את ההגדרה של הפרמדיק ולא מביאים את זה בצורה מסודרת עכשיו. אז בואו נניח לפרמדיקים ויש לכם פלבוטומיסטים.

הפרמדיקים קשורים לחקיקה הזאת. יש פה שני

זה לא משהו שאתם צריכים לעכשיו. כמה חודשים? זה עכשיו ברמה של ממשלה. עוד כמה חודשים, כשתביאו את

אנו רוצים להישאר בינתיים עם ההגדרה הקיימת הנוכחית של אותם פרמדיקים כפי שקיים בתקנות הרופאים. אם אני משנה, משנם בצורה מסודרת. ואם אנחנו רוצים לתת לפלבוטומיסטים, אנחנו אומרים: גם

הכשרה להכשרות הבאות וכל מי שיוכשר ויתאים ויעשה את התעודה הזאת, יוכל לבצע. אני בטח מבינה לאור ההתרחשויות האחרונות, ושוב

הפרמדיקים, להביא את זה יחד עם משרד הבריאות בצורה מסודרת פה בוועדה. אני יודעת שגם משרד הבריאות נמצא על זה וגם הוא רוצה בזה, והוא עושה תהליכים

כיום אין הסדרה מפורשת גם של הפרמדיקים וגם של הנושא של לוקחי דמים. להבנתי, וזה גם

והחלופה הנכונה שמצמצמת פחות את חופש העיסוק היא החלופה של הבחינה הפרטנית של מי שאמור להיות לוקח הדמים או

כמובן שאם משרד הבריאות יודע שהכשרה מסוימת היא נכונה והוא מכיר אותה,

בזה שלאדם יש הידע וההכשרה המעשית והעיונית לנושא

יש כאלה שהוגדרו כפרמדיקים בתקנות הראשיות וכיום לא יוגדרו כפרמדיקים בתקנות המשנה שאתם מביאים? אז לא מבינה.

את מי זה מכליל שם

אני מבינה. אנחנו רוצים להוסיף עוזרים שהם כרגע פלבוטומיסטים ופרמדיקים.

בואו נעשה את זה